שלום לכולם, אני עובר לסעיף הבא בסדר-היום: 1. הצעת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 002354). ארז אורעד, בבקשה. שלום רב לכל הנוכחים, אני מביא לאישורכם את הרשימה לעניין סעיף 46, רשימת מוסדות ציבור שאנחנו ממליצים לאשר. מס' הרשימה הוא 2023-002354, והיא מובאת לאישורכם. רשימה ראשונה מתוך שתי רשימות. כולן ניהול תקין?

לכולן יש ניהול תקין. עמותה מס' 86 מה המספר הזה בהנהלה וכלליות? אתה מדבר על תפארת ישראל במסורת בויאן. המספר בהנהלה וכלליות הוא 581,848. מה המספר הזה? הוא יותר גבוה מהמחזור. אתה שואל על הוצאות הנהלה? הוצאות הנהלה וכלליות מתוך סך הוצאות שנה אחרונה. למיטב ידיעתי זה בדיוק ההפך. המחזור שלה הוא 581 אלף. במחזור אני רואה מספרים אחרים. אני צריך לבדוק את זה, ואפשר לבדוק את זה גם ב-guide star. אני אבדוק את זה ואומר לך בדיוק את הנתונים, אבל אלה לא נתונים משמעותיים. אנחנו רואים שלעמותה הזאת אין הרבה מחזור. זה מחזור של 300 אלף. קרוב לחצי מיליון שקל. חצי מיליון שקל לשנה, זה המחזור של העמותה. לכן שאלתי. אני רואה שבמחזור אתם כותבים משהו שמתקרב לחצי מיליון.

מתקרב לחצי מיליון שקל, אבל זאת לא עמותה שהייתי מתמקד בה. הוצאות הנהלה וכלליות 12 אלף שקל. אין מקבלי שכר. בסך הכול זאת ישיבת ערב לקהילת בני בויאן בירושלים.

כן, אנחנו מכירים. זאת חסידות. אני לא מכיר את העמותה, בויאן זאת חסידות. יש להם אדמו"ר?

זה שמדליק במירון.

מי שרוצה יותר פרטים לגבי העמותה, היא הוקמה ב-2016. זאת העמותה של פרוש? לא, לא. זאת חסידות ותיקת שנים. היא עם מסורת של הרבה מאוד שנים. העמותה הזאת הוקמה בשנת 2016 במטרה ליצור מסגרת חינוכית חברתית. זה כנראה מספר שקפץ ממקום כלשהו. תבדקו את זה. עמותה מס' 93 נוסדה ב-2022 ואין נתוני מחזור. למה למהר? הם לא הגישו דוחות עדיין? הרשימה הזאת כזאת גדולה ועם כל כך הרבה נתונים - - - בסדר, אני מסתמך על הרשימה הקיימת. אין לי משהו אחר. בגלל זה הוא נמצא פה, כדי לתת לנו תשובות. אני נמצא פה ויש לי את התרשומות. אתם אומרים שזה אישור לשנה. זה אישור לשנה בלבד. הם הגישו דוח ל-2022? הם הגישו את הדוח. המלצנו לשנה מכיוון שיש להם אישור להגשת מסמכים בלבד. זה אותו אישור שהיה בכנסת הקודמת. היה להם מחזור ב-2022? בשנת 2022 לפי מאזן בוחן, יש 31 אלף שקל, וזה הרף המינימלי. אתם מאשרים אפילו לפי מאזן בוחן, לא לפי הדוח המבוקר? הפרקטיקה הנהוגה פה, מאז שהגעתי לתפקיד, על מנת להקל על עמותות ולשים אותן במבחן הרצינות, הוא להסתמך על מאזני הבוחן. לא שווה להמתין לפחות לדוח המבוקר הראשון? זאת דרישת החוק. אתה כרואה חשבון בטח מכיר את זה, שלא חייבים להגיש דוחות מבוקרים כדי להגיש אישור 46. לאחר שיש לך את אישור 46, יש לך חובה להגיש דוחות מבוקרים, ולפני כן לא. אנחנו רוצים להקל ולפתוח את זה, ונותנים להם לשנה אחת בלבד, ככה ממליצים. כך היה במשך כל התקופה כשאתה פה. כן, מרגע שהגעתי לכאן. זה על מנת לפתוח כדי שלא לחכות לאישור ניהול תקין במשך שנתיים, ואז עמותה יכולה לא לשרוד וכיוצא בזה. יש עוד שאלות? מס' 98 אני לא יודע מה קרה ב-2022 כי אין נתונים. יש פה מחזור מצחיק. נכון, המחזור מאוד מצחיק. היא פעילה בכלל? היא פעילה. רגע, לפני זה, לא הבנתי מה כתוב פה. העמותה הזאת היא כפר פעיל למלאכות. למעשה, זה מה שנקרא מטרה ציבורית של תרבות ומורשת. הכפר הזה ממוקם בחבל מודיעין ליד בן שמן. כבר היקצו להם קרקע. ליד כפר הנוער? כן. מה המטרה שלו? המטרה שלו היא לשמר כל מיני מלאכות ישנות שחלפו מן העולם, למשל תפירה, סנדלרות. כל הדברים שחולפים מן העולם, וזאת פעילות מאוד יפה. נתנו להם אישור לשנה. זה כפר שלם? כן, יהיה כפר שלם. הם הגישו לנו את מאזן הבוחן. זאת יוזמה לשמר את המלאכות. למעשה, לקדם ולעודד את השימור של מלאכות ישנות, תוצרים, סגנון חיים. יש לכם מעקב אחרי שמגישים מאזן בוחן בשנה הראשונה,

שאחר כך הם מגישים דוחות? אני אנצל את זה כדי להציג את התהליך שלנו. לכן קוראים לי מחסום ארז. ברגע שיש דבר כזה, אנחנו מזינים לו כוכבית והוא חייב להגיש שוב בקשה לחידוש האישור.

באישור שלי אני כותב שנחדש לו לשלוש שנים נוספות בדרך כלל, ובזמן הזה יש לנו את כל הליקויים שיש לו אם הגיש דוחות,

מה המחזור שלו,

כל מיני דברים כאלה ואחרים, ותקצר היריעה מלפרט אותם. באופן כללי אנחנו נתקלים בהם בסוף השנה, בודקים אותם כדת וכדין, ואפילו מגיעים לביקורת בשביל לראות איך הם התפתחו וכולי.

מי שנוסע לכיוון תל אביב ליד בן שמן, יכול לסטות ולראות שמתחילים כבר את הפעילות. זה ממש כפר שלם? בכל מקום יש בית מלאכה יש סנדלר, יש תופר. זה מקום שמביאים אליו תלמידי בתי ספר, והם לומדים שם את המקצועות האלה? לא, לא. זה נועד לשימור ולמורשת. אולי כדאי שנעשה סיור. עמותה מס' 130 גם עמותה מעניינת. ב-2020-2019 היה מחזור אפס, וב-2021 הוא קפץ ל-282. גם כאן, בעמודה של הוצאות הנהלה וכלליות,

אתה מדבר על עמותת שומרי הגולן. זה לא המספר, והנהלה וכלליות הם לא בסכומים האלה, ולא מתקרבים אליהם בכלל. ניתן לבדוק את זה פה, ואני מציע לכולם להיכנס לאתר ה-guide star. בזמן שאנחנו מדברים, אתם יכולים להקליד את המספרים. אבל יש לי רשימה שמוגשת לשולחן ועדת הכספים. זאת בדיוק כל הבעיה, כבוד הרב גפני. אנחנו מבקשים כבר כמה פעמים את הרשימה המסורבלת הזאת שים לב, אני עם שתי רשימות. יש לי רשימה כזאת, כמו שהיינו מביאים פעם לוועדת הכספים. אולי נשנה את הפורמט, אדוני היושב-ראש? אתם עם הרשימה מאז שני מושבים. התלונה שלך צודקת. זאת גם התלונה שלי. יש פה מספרים לא ברורים. היה תקציב. נעשה את זה. אנחנו גם צריכים להחליט מה אנחנו עושים בסוף עם כל הסיפור הזה. guide star זה אתר של משרד המשפטים, ואם אתה מקליד, אתה רואה שם נתונים כאלה ויותר מכך. אתה יכול לראות את נתוני התרומות, אתה יכול לראות את הדוחות הכספיים עם כל הבירורים. אני מציע לכל אחד מאיתנו להיחשף לאתר הזה. אתה יכול לראות קשרים של עמותות,

ודברים שלא מפורטים ברשימה הזאת.

אם היינו נכנסים לאתר של משרד המשפטים, היינו רואים גם הקשרים, ויכול להיות שהיו עולות מצידכם שאלות כאלה ואחרות. אנחנו צריכים לעשות את הדיון הזה. בסדר, תודה.

132, עמותה גדולה עם מחזור של 23 מיליון שקל. המנכ"ל מקבל 50 אלף שקל ברוטו לחודש.

הוא מקבל 600 אלף שקל לשנה, לפי מה שראיתי. המורה מקבל 23 אלף שקל ברוטו לחודש. עמותת Hebrew Union College, מי שמכיר אותה, היא ליד מצודת דוד. זאת עמותה שהיו לה אישורים של סעיף 46 מקדמת דנא ועד לתיקון 194 עד שנת 2017. משום מה, הם הגישו עכשיו בקשה לחידוש.

זאת עמותה שעוסקת בחינוך. למעשה, זהו מוסד להשכלה גבוהה, שלוחה ישראלית של המכון למדעי היהדות בארצות הברית. במוסד הם לומדים לימודי רבנות, חזנות, חינוך, בית מדרש. היא עונה על ההגדרות של מוסד חינוכי כהגדרתו. בדקנו אותם, חבר הכנסת ולדימיר. הלוואי משכורות כאלה למורים במערכת החינוך. עמותות שהן פרטיות, לפעמים הן יודעות להתנהל בצורה יפה ומקצועית. עוד שאלות? זה בית ספר? זה מוסד חינוכי, שהיה לו כבר אישור 46 במשך שנים רבות, ואנחנו החלטנו להביאו לפה ולא לחדש. יש לנו נוהל שאומר שאם שלוש שנים לא היה לך אישור, אנחנו מבקשים להביא את העמותות לוועדת כספים. רבותיי, אנחנו מדברים על רשימה שסימנה 002354. מי בעד אישור הרשימה, כפי שהביא אותה ארז אורעד?

הרשימה אושרה. תודה רבה. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61, בבקשה. אני מתכבד להביא בפני ועדת הכספים רשימה שכוללת בקשה לאישור מוסדות ציבור, לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. מס' הרשימה הוא 2023-002355. הרשימה הזאת כוללת שתי עמותות, ואך ורק לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. מבקשים פה את האישורים. אתה יכול לפרט איזה מקרקעין יש להם? מפאת החיסיון אני לא יכול לפרט. שים לב, גם כאן, בעמותה מס' 1,

יש כאן מספר שהוא יותר גבוה מהמחזור. זה דבר שחוזר על עצמו. אני אבחן אם לשים את הסעיף הזה או לא, כי בסך הכול הוא סעיף שיותר מבלבל. זה מספר שקופץ ממקום כלשהו. רק להבהיר שבעמודה הזאת יש שני מספרים: הוצאות הנהלה וכלליות מתוך סך ההוצאות. רק להבהיר שיש שני סכומים. 128 אלף זה הוצאות הנהלה וכלליות מתוך סכום של 15 מיליון? או 15 מיליון זה הוצאות הנהלה וכלליות. האופציה הראשונה. למה זה רטרו? זה תמיד במיסוי מקרקעין.

גם מקדמת דנא, בדרך כלל קיימות עמותות שלא נזקקות לסעיף 46. אני רק מזכיר שעמותה שיש לה סעיף 46, באופן מובנה זה כתוב בחוק מיסוי מקרקעין מקבלת את סעיף 61. לטובת מי שלא מכיר את הסעיף ולדימיר מכיר. הוא רואה חשבון והוא בטח התעסק בזה המון, אבל לטובת מי שלא מכיר זה פוטר אותך מאפקט הנעילה.

אתה לא משלם מס רכישה, או מס רכישה מופחת לפי תקנה 9 חצי אחוז שעשו בתקופתך. למעשה, זה גם פוטר אותך ממס שבח. תקנה 9, חצי אחוז, קיימת שנים רבות, ואתה מכיר את התקנה הזאת, כבוד הרב גפני. למעשה יש פטור. סעיף 61 נותן פטור. עמותה שיש לה סעיף 46, מקבלת את סעיף 61. אלא מה? בסעיף 46 יש למה שנקרא שילוש של רשות המיסים מול העמותה ומול התורם.

לתורם יש הסתמכות, לו היה יודע שאין לה אישור והוא רוצה לקבל את הזיכוי, למעשה הוא לא היה תורם לה. בסעיף 61 יש התעסקות רק עם שני צדדים רשות המיסים והעמותה. במקרים רבים, עמותות לא יודעות שהן זכאיות לקבל פטור ממס רכישה וממס שבח ומלכתחילה הן לא רצו את סעיף 46. סעיף 46 אפשר לתת מעתה ואילך, אלא שהן עשו עסקה לפני שנתיים-שלוש, ואז הן אומרות: לא ידענו. פה אנחנו באים לקראתן ונותנים להן אישור רטרואקטיבי מרגע עשיית העסקה. כמובן, בתקופה שלי הגבלנו את זה רק לארבע שנים. בתקופה שלפניי נתנו את זה אפילו לעשרים שנה. תודה רבה. את ההסבר הזה אמרת כבר בפעם השנייה. אמרתי בפעם השנייה, ותמיד יהיו אנשים שישמחו לשמוע אותו. אנחנו חדשים פה, אין לנו ותק כמו שלך. להפך, אני אומר את זה בתור מעלה. מי בעד אישור הבקשה לסעיף 61, מס' 002355? הצבעה אושרה. הבקשות אושרו. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:14. הכנסת ועדת הכספים ירושלים, ‏‏כ"ג סיון תשפ"ג 12 ביוני 2023 לכבוד מר ערן יעקב מנהל רשות